תרומה לזיכוי מס לפי סעיף 46 של חברי הכנסת אליהו ברוכי, ינון אזולאי, רון כץ צבי ידידיה סוכות, חנון דב מלביצקי ואליד אלהואשלה. חבר הכנסת ברושי בבקשה, אתה ראשון הדוברים. שלום לך כבוד היושב-ראש. במדינת ישראל יש חוקים ויש פקודות, מס הכנסה עובד לפי פקודה, אבל הוא גם עובד בצורה של פקודה משנות המנדט. היום יש את הנושא של זיכוי בגין מס, זיכוי מס בגין תרומה לפי סעיף 46, והפרוצדורה שבסוף השנה האזרח שתרם כסף צריך להביא ערימה של ניירות, לשמור אותם במשך שנה, ובסוף השנה להביא את הכל למס הכנסה ובצורה כזאתי לקבל את ההחזר שלו. אני חושב שזה מתאים

לא יודע איזה מספר אפילו לשייך את זה, אני חושב שהגיע הזמן לעבור בצורה מסודרת שהעמותות ידווחו בצורה מקוונת לרשות המיסים את כל מי שתרם להם, ככה האזרח בוודאות יקבל את מה שמגיע לו ולא בצורה מסורבלת, וגם ברגע שהוא יקבל את מה שמגיע לו, יעודד אותו לתרום יותר לעמוד טוב. קצר ולעניין. תודה רבה. מחברי הכנסת אתם מבקשים עוד לדבר בעניין הזה? כן, אני רוצה להגיד שבעידן החדש ב- ,2023 כל המוסדות עוברים למחשוב, וכמובן אנשים שתורמים ואנשים בעלי המוסדות והעמותות אנחנו צריכים להקל עליהם בנושא הזה ולכן אני חושב שהנושא שהגשנו עליו הוא נושא מאוד חשוב, צריך להתערב ולהקל על האזרחים והממונים. מה אתה מציע? אני מציע להעביר את זה למשהו מכוון, משהו דרך המחשב, משהו שיש המון גופים שיכולים לתת לנו פתרונות להציע הצעות על מנת להקל בנושא הזה.

יש עוד מישהו מהחברים שמבקש להתייחס לעניין הזה? בבקשה ארז, ארז אורעד. קודם כל תודה על רשות הדיבור נמצאים, איתי פה כל החברים, גם מהשומה רציתי היועצת המשפטית אפרת, חגי טיירי העוזר של היועץ של אדם שלם סמנכ"ל, רוני סרי לוי רואה חשבון שהוא מתחום השומה, ואנחנו רואים פה גם את בנימין למקין שגם תומכים במהלך הזה. אכן אנחנו מסכימים שזה מהלך ראוי מהלך,

לפני שאתה מסביר, אם אתם מסכימים, זה בעצם נושא טכני. גם נושאים טכניים, דורשים תשומות, וכאן אנחנו בוועדת הכספים, אולי אנחנו נבקש גם תקציב בשביל לעשות את הדבר הזה, אבל זה בשלב הבא שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות. רגע שנייה, ארז ארז זה לא זה השלב, תגיד מה צריך לעשות כדי מה שהחברים מבקשים כדי לבצע את זה, בבקשה. מכיוון שהדיון הזה בא בהתראה מאוד, מאוד, קצרה. כן נכון. לא התחלנו להיערך בצורה תחשיבית לכמה תשומות אנחנו צריכים. אני יש לי פתרון לזה. בבקשה. האזרחים תרמו, תעשה חשבון כמה כספים לא החזרתם לאזרחים במשך שנים הנה יש לכם.

אני לא צריך לעשות חשבון, עשו מחקר, עשו מחקר. שמרו את זה בצד?

לא, לא שמרנו בצד שום דבר רגע דקה, קודם כל, אני תן לי להשיב. עשו מחקר, לא אנחנו עשינו, גוף שהוא אובייקטיבי, אסנת חזן, ולפי המחקר הזה הסתבר שרוב התורמים לא מגיעים לשלב שמקבלים את הפיצוי של התרומות, הזיכוי בגין התרומות, גם בגלל הדברים האלה שהם לא רוצים, הקטע של החשש מהרשויות, הקטע של להגיע למשרד השומה, גם לפקיד במשרד השומה, תארו לכם זה גם לא נעים לראות את כל הקבלות והחשבוניות שמישהו מביא לו והוא בודק לו קבלה קבלה. לכן המהלך הוא מהלך, אנחנו פה רואים שיתוף אינטרסים בוודאי, זאת אומרת המהלך ראוי אני. יש לכם נתון מספרי כמה כסף נאגר עד היום? אז זהו בשלב הזה אני רוצה באמת להעביר את רשות הדיבור אם אפשר אדוני היושב-ראש לא לא, אני שואל אותך שאלה בבקשה. לא לחגי טיירי שהוא למעשה בא עם כל הנתונים, כבוד היושב-ראש. שניה לפני זה אני אתן לך, דקה דקה ולדימיר ביקש להוסיף. יכול להיות שיש לי פתרון, הרי יש ברשות המיסים את המערכת של דיווח מקוון של חשבוניות, אז למה לא ניתן לבנות מערכת מקבילה לדיווח תרומות? אתה מדבר על הדיווח המקוון של חשבוניות עם הרשות הפלסטינית או לא? לא, כל עוסק היום יכול לדווח דיווח מקוון. לא דיווח מקוון זה, זה מה שאני יודע ורוני פה יוכל להשיב רוני הוא מהשומה זה נושא של הדוחות המקוונים שאתה מגיש דוח שנתי. לא, לא, דיווח תקופתי למע"מ. דיווח תקופתי ל מע"מ זה נושא אחד, אבל חשבוניות, אני יודע שהיום. דיווח תקופתי של חשבוניות בוודאי. אני יודע שזה לא חשבוניות, זה דיווח מקוון למע"מ,

זה לא החשבוניות ולדימיר חבר הכנסת.

רק שנייה, עם כל הכבוד אני רוצה גם להבין, תסביר מה אתה אומר. משדרים קובץ, הרי יש מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת, מנהלת חשבונות של אותו עוסק או מנהל חשבונות לצורך העניין לא נלך פה למגדרי, מנהל חשבונות מקליד את החומר, בסופו של דבר מייצרים קובץ שבסופו של דבר קובץ הוא מבוסס על חשבוניות. לאן הוא מעביר את זה? לרשות המיסים, או פעם בחודש או פעם בחודשיים, אני מבין שבתרומות זה שונה, אבל יכול להיות שאפשר לבנות מערכת מקבילה על אותו בסיס. הכל ייתכן הכל אפשרי, קודם כל הרצון הטוב שלנו הוא מתחבר עם הרצון הטוב שלכם והצעה שלכם לערוך את זה בצורה כזאת, בוודאי זה אין ספק שכולנו מסכימים איתם, השאלה איך עושים? הוא מדבר על דבר שונה. אני רוצה להגיד משהו, שהאזרח יגיש, המודל שלו, אני אומר שהעמותה תגיש קובץ מקוון. לא גם עמותה לא משנה, אדרבה שהעמותה תגיש, אבל אז העמותה צריכה לדווח עם תעודת זהות של האזרח. מה הבעיה? אין בעיה. היום הכל מקוון, כרטיסי אשראי. מר טיירי בבקשה, תציג את עצמך ותגיד. שלום לכולם, חגי טיירי העוזר של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, רולנד עם שלם, קודם כל כמה דברים. אתה חדש בעבודה? לא, שש שנים. בבקשה מר טיירי. אז קודם כל אנחנו גם בתוך הבית, בחשיבה בדיוק על - - הבית, הכוונה ברשות המיסים? כן גם כן ממש עוסקים בזה בימים האלו בכיוון של החשיבה של התרומות עם הקבלות מקוונות, כדי באמת להקל על התהליך. אז במקרה הזה אנחנו ממש פועלים ביחד בלי לדעת, ואנחנו עכשיו נעבוד גם ביחד במשותף וכל הצעה שתעלה כדי לעשות את זה הרבה יותר פשוט.

עלתה לא תעלה, עלתה.

אני מתכוון על החלקים הטכניים שהעלו כרגע, אנחנו שם בתהליך הזה, ואנחנו כמובן - - כמה זמן צריכה לקחת הבדיקה הזאת שלכם, כדי לחזור עם תשובה שאתם יכולים לבצע את זה, כמה זמן זה ייקח? שוב, אני לא רוצה כרגע להתחייב על זמנים. לא בערך, אתה מדבר על שנה, על חודש? כל כמה? לדעתי פחות משנה.

הרי הוא צודק אליהו ברוכי, חבר הכנסת ברוכי אומר שהכל היום ממוחשב, וולדימיר שהוא בכלל איש מקצוע בעניין הזה, הוא אומר מגישים את הכל מגישים בצורה כזאת. אני לא חושב שכל התרומות היום ממוחשבות. לא, תרומות לא, אני דיברתי על חשבוניות, אני דיברתי על אפשרות לבנות מערכת מקבילה על אותו בסיס.

אתה מגיע מהמגזר, אתה מכיר נדרים פלוס, כל המערכות האלה שיש היום בכל בתי הכנסת

אני עדיין חושב שלא הכל, אבל אדרבה, אדרבה. אני, תמיד אני אבקש בסוף הדרך, אני בסוף הדרך אבקש שיהיו כאלה שיוכלו להגיש את זה ידני, אני ביקשתי את זה בעבר, אני אבקש את זה גם פה, אבל הבקשה שלהם היא בקשה צודקת, היא גם מייעלת את המערכת.

לגמרי אנחנו שם, אנחנו בדרך לזה וזה גם יכול אגב לפתור לפעמים בעיות של שימוש כפול בחשבוניות, אנחנו על זה ואנחנו בכיוון. גם קבלות פיקטיביות. נכון, נכון נכון, שוב יש פה אינטרסים משותפים. לא, לא הבנתי את זה, לא הבנתי מה שאתה אומר. לא אני אסביר, למה הם בנו את הקובץ המקוון, כדי בין היתר להתמודד עם חשבוניות פיקטיביות. אני שואל, אם בן אדם רוצה לתת משהו פיקטיבי, האם יש הבדל בין אם הוא נותן את זה מקוון, או בין אם הוא נותן את זה ידני? אם הוא פיקטיבי אז הוא מתוחכם, הוא איש שעושה את הדברים האלה, להפך מה שאתה אומר, זה שהמקוון במקרה הזה עוצר את הפיקטיביות במידה מסוימת? יש כל מיני הצלבות, אתם עושים הצלבות. סליחה אדוני היושב-ראש, אני פשוט מאחר לוועדה לביקורת המדינה, אני שאלתי שאלה לפני כמה דקות, עדיין לא קיבלתי תשובה. אין לו תשובה.

לו אין תשובה, אבל הוא אמר שלאדון הנכבד כן יש תשובה. אז תחזור על השאלה לפני שאתה הולך. שאלתי האם אפשר לאמוד בכמה כסף מצרפי נאסף אצלכם עד היום? אז שני דברים קודם כל כסף לא נאסף, מי שתורם ומגיש את החשבונית ומקבל את הזיכוי, מקבל את הזיכוי, שנייה גם את המספרים הבאתי גם את המספרים כי תיארתי לעצמי שזה ישאל כסף לא נאסף. מי שמגיש בדוחות שלו את הקבלות ומקבל את הזיכוי מגיע לסף המס וכו' מקבל את הזיכוי, כסף חוזר אליו. כל מה שלא כל הגבייה הולכת כמובן לתקציב, אז אין פה כסף שנאסף. חד משמעית נאסף. לא אין כסף הפוך. חד משמעית נאסף אני אומר לך למה. התורם, מקבל זיכוי, זה הפוך. לא אני אסביר לך משהו ולדימיר. אחוז מסוים מסך התקבול אמור להיות מוחזר והוא לא מוחזר. אבל זה לא תקבול, זה לא תקבול מרשות המיסים, זה תקבול לעמותה. נכון, אבל כשתורם תורם תרומה, אחוז מסוים ממנה אמור להיות מוחזר, זה חונה אצלם במקום שיוחזר, אני רוצה לדעת כמה כסף חונה אצלם שהעבירו את זה, הם לא משאירים את זה באמת אצלם, אבל הם מעבירים את זה לקופה הכללית שלנו. אז על זה אנחנו מדברים, יש כללים לזיכוי, מי שלא הולך לפי הכלליים הוא לא מקבל את הזיכוי, יש מגבלות, יש תקרה, אלה שלא מגיעים לחבות מס לא זכאים לזיכוי. אין בעיה, עדיין תיכף ניגע אם הם משלימים את התהליך או לא. אם אני מקבל 5 אלפים אני לא מקבל את הזיכוי כי אני לא משלם מס. נכון, נכון, שוב פעם באופן

אני שואל שאלה באופן תיאורטי, מסך הכספים, מסך הקבלות שהוגשו, בהנחה שכולם משלימים את התהליך, כמה כסף מספרית בדוח, כמה כסף בדוח מצרפית נאסף ולא הוחזר.

אליהו בוא נשמע תשובה, אתה יודע לענות? אם הוא ידע שאנחנו נשאל אותו את השאלה, הוא מבין שעומד פה משהו מאחורי זה. אז אני אענה, שוב כשאדם תורם ולא מגיש את הקבלות בדוח או לא מגיש בכלל דוח, אני לא יכול לדעת, א' שהוא תרם וב' אני לא יכול לדעת האם מגיע לו זיכוי או לא ועל שם מי זה. ולכן אני כרגע נותן את הנתונים על אלה שתרמו ,הגישו את הקבלות בדוח. אני לא שם, רשם העמותות ברשותך סליחה, יש צד אחד שמקבל וצד אחד שמוציא, אנחנו יודעים לראות את זה פעם אחת מהצד הזה שמוציא את הסכום אם הוא מדווח, ופעם שנייה אנחנו יודעים לראות את זה מהצד המקבל שהוא קיבל שהוא קיבל.

כבוד הרבה אני יודע בדיוק מה אני שואל, אני יודע בדיוק מה אני שואל תאמין לי. הרב גפני הוא אומר כזה דבר, יש X עמותות שיש להם את האישור להנפיק, יש X אזרחים שאנחנו יודעים שהם מגיעים למס, אפשר לקחת איזה חשבון מתמטי לעשות, כמה עמותות כאלה שהם מורשות ומוכרות לצורכי מס, כמה סך התרומות שהם קיבלו. אני רוצה רגע להגיד את המספרים. בהנחה שכולם היו מבקשים להזדכות על המס מהנתון שמצטבר לנו מעמותות לא מהתורמים.

התרומות בין השנים 2015 עד 2019, 2015 זה 2 מיליארד, 2019 סיימנו עם כמעט 3 מיליארד, הזיכויים שהתקבלו. למה 2019, אנחנו ב- 2023? כי זה דורש עיבוד בשעם יותר ארוך. של שנה לא, למה של שלוש שנים? כן למה 2019?

אני אומר מ- 2015 עד 2019 אלו הנתונים שיש בפני, שב- 2015 זה היה 2 מיליארד. מ- 2019 עד 2023?

זה דורש עיבוד, אמרתי את השנים האלה אין לנו עדיין את הנתון,

ואני שואל, היום אנחנו עובדים באופן מאוד מאוד מקוון, בלחיצת כפתור אפשר להוציא את זה באמת. לא, זה לא כזה פשוט בלחיצת כפתור, זה קל להגיד בלחיצת כפתור, זה לא כזה פשוט. כשאנחנו מדברים על משהו שאנחנו שם ובדיוק כמוכם, אז נראה לי שזה לא משפט, באמת.

סך הזיכויים גם כן יש לנו את המספרים, עכשיו אם כל מי שהגיש, המגבלות גם של גובה התרומה וגם של גובה הזיכוי, צריך להיות היום התרומה עד 30% מההכנסות, אם זה היה הכל עומד במגבלות, היינו צריכים להיות ב- 35% של זיכוי. כרגע הנתונים מדברים על בין 25% ל- 27% של זיכוי שהתקבלו. שזה גבוה אגב. אני אומר את הנתונים. אתה יודע מה אני מעודד, אני מעודד. אלה הנתונים שיש לנו בפועל ממה שיש לנו במערכות, עכשיו אדם שתרם - - זה מעולה, אני ממש מופתע לטובה, ממש. אני אומר, אדם שתרם ולא הגיש בדוח אין לי דרך לדעת, והכיוון של ללכת למקוון, שאנחנו נקבל את הדיווח על זה שהוא תרם מהעמותות, זה באמת הכיוון שאנחנו גם חושבים עליו, כדי שאלה שתרמו ולא הגישו לנו, נוכל לדעת עליהם ונוכל גם כן לעשות את התחשיב. ואז הרשות תפנה אליהם שמגיע להם זיכוי. כן, אחרי זה אנחנו נראה איך התהליך הולך,

אם זה עצמאי, אם זה חברה. עכשיו תגיד לי, שאני לא כל כך בעניין הזה, למה זה צריך לקחת הרבה זמן עד שעושים את התהליך הזה שדובר עליו, שהוא נשמע למי שלא איש מקצוע בעניין, נשמע הדבר הפשוט ביותר, אתם ברשות המיסים מקבלים דיווחים מקוונים, אתם שולחים לי שאני אתחיל לשלוח דיווח מקוון, גם כן הסתבכתי עם זה לגמרי, אבל אתם דורשים את הדיווח המקוון, למה? אני לא אומר לחיצת כפתור, אני יודע שלחיצת כפתור זו אמירה שהיא איננה נכונה, צריך לעשות עבודה, אבל למה העבודה, הרי אנחנו לא באים עכשיו ואומרים בוא נתחיל עכשיו שיישלחו מקוון ואתם תתחילו לרכוש מחשבים וכל מה שנלווה לעניין הזה, שזה עבודה טכנית רבה. הרי זה קיים כבר ברשות המיסים, זה לא מדינה בתוך מדינה, אתם חלק מתוך המערכת בעניין הזה של הסעיף 46 בתרומות, למה זה צריך לקחת הרבה זמן כדי ליישם את הבקשה של חברי הכנסת שגם אתם אומרים שאתם רוצים את זה, למה צריך לקחת הרבה זמן? ארז אתה רוצה להסביר על התהליך בשע"מ? קודם כל, כבוד הרב גפני הצדק איתך, הרבה דברים מקוונים וגם פה עבר לפני מספר שנים, משהו שהיה מהפכה,

אתם שמתם את העמותות מחוץ לזה, דיווחים מקוונים למע"מ. אלא שדיווחים מקוונים למע"מ זה לא אותו דבר, חבר כנסת ולדימיר כמו חשבוניות, כאילו מהלך העסקים, שזה דבר שאני מעריך שהיום עומד על הפרק בחוק ההסדרים לעשות את הדבר הזה, מה שנקרא פרויקט חשבוניות ישראל.

אתה יודע שהקובץ מבוסס בסופו של דבר על פקודות יומן. הכל מבוסס על פקודות יומן, ויש לנו תשתיות ואנחנו רוצים ללכת לכיוון, אלה מה, כל תשתית צריך להתאים אותה, זאת אומרת אם אני רוצה עכשיו לתת לך כבוד הרב זיכוי מקוון והשאיפה שלי, הפנטזיה שלי, שלי של ארז אורעד אז אני אומר תשמע, אדם תורם לבית כנסת, הפנטזיה שלי זה שלא יגיע למצב שהוא בכלל צריך להגיע אלינו, שבחודש הבא לאחר שהוא תרם שהוא יקבל לחשבון שלו, תרם 1000 שקל, שיקבל 350 שקלים ממס הכנסה באופן אוטומטי אם הוא עושה את זה בשלב. לא רק בבית הכנסת, גם אם הוא תרם לארגון פה.

לארגון של רכיבת אופניים, אתה זוכר את זה, רכיבת אופני שטח. לא על רכיבת אופניים, יש לך שם. הטריאתלון, זה מה שהבאתי לכם לפה. לא, טריאתלון זה שלושה ענפים ביחד, ריצה שחייה ואופניים. שם צריכים להיות שמונה מערכים, מערכים יש בשע"מ מה שנקרא חטיבות שצריכות לעבוד, אני אתן לך דוגמה, יש לנו את החטיבה, יש לנו היום אתר אישי מאוד מקסים באינטרנט, אתה נכנס לאתר האישי, אתה רואה את האתר האישי, שמה נצטרך מן הסתם להניח איזה תשתית, מה שנקרא קובייה כזאת, שתורם ייכנס לאזור האישי שלו, ויראה את התרומות שהם נכנסות. יש לנו חוליות 17 במשרדי השומה, אני רוצה לפתור את הפקידים שלנו להתעסק עם ערמות של מסמכים, שכל אחד סופר את המסמכים ומשתעל עליו, עוד בתקופת הקורונה, שומו שמיים מה שנקרא, אני רוצה ואז יש לנו שאילתה שאנחנו רוצים לעשות, שהפקיד יראה את התרומות, עכשיו זה מערך אחד. הדוחות המקוונים שלנו זה גם מערך אחר, זאת אומרת המהלך הוא מהלך מורכב, שדורש תשומות, דורש תשומות עבודה, שתשומות עבודה אנחנו יודעים שזה גם כסף, מה לעשות, גם בסופו של דבר, 99 מכל 100 שאלות, זה התשובה להם היא כסף, ואנחנו צריכים להיערך לזה. כמה כסף זה עולה לכם? אנחנו מוכנים לעשות הערכת מצב. שנייה לפני ארז, לפני ההערכה. ולראות את הדבר הזה, ובחודש הקרוב אנחנו נעשה.

עוד משהו לגבי הדיווחים המקוונים, אז עמותות לא נדרשות היום, לא מחויבות להגיש את הדוח שלהם מקוון זה אחד, עכשיו גם מי שמגיש את הדוח שלו מקוון, נניח עמותה שמגישה את הדוח שלה מקוון, יש לה סעיף שאומר, סך התרומות X, היא לא מגישה בטח לא באופן מקוון, פירוט עם תעודת זהות של כל אחד מהתורמים. שואלים חברי הכנסת ואני מוסיף לשאלה הזאת, אם אתה יש לך איזה ארגון שאתה זכאי לתרומות ממס, אתה לא רוצה מקוון, נשים אותו בצד, הוא יצטרך למצוא פתרון ידני, אני אמרתי את זה אז כשהיה הדיון על הדוח המקוון, אני אומר את זה גם עכשיו. אבל הרוב רוצה את המקוון, הוא רוצה להגיע למצב כזה, שגם את התרומות הוא שולח באופן כזה, כמו שהוא שולח לרשות המיסים, בכלל לא רק לאגף הזה של פתור ממס על תרומות, הוא רוצה לשלוח מקוון, למה אי אפשר? או אם אפשר כמה כסף זה עולה? א' כמו שהוא הזכיר אפשר להיכנס דרך המס הכנסה האישי שהוא יוכל מקוון, זה דבר ראשון, דבר שני אני אומר לך, היום כמו שהזכירו, רוב העמותות כבר עובדים בצורה מקוונת, בשבילם להוציא את הדוח הזה, מספר זהות, תאריך, סכום זה כלום, זה באמת כלום. אנחנו צריכים להכין את הקלי כיבול, זה הזמן. כולל הכוללים של ה- 50 אלף שקל, כולל בתי הכנסת הקטנים? זה מה שהרב גפני אמר, שאלה שלא מקוונים יהיה להם את הפתרון של לא מכוון. אני אמרתי את זה גם כשהיה דיונים על רשות המיסים בכלל, אמרתי יש כאלה, יש אנשים שאין להם את המקוון, הם רוצים להמשיך בידני, ואני ראיתי דרך אגב שיש פה חוק של חבר הכנסת, גם כן שהוא מדבר על זה, חבר הכנסת שהוא לא רוצה את המקוון, הוא אומר שיש שכבות מוחלשות שלא יכולים לטפל בעניין הזה, הוא משיג על חוק ההסדרים, שיש שמה חוק שהכל יהיה מקוון. של החשבוניות. להבדיל מהחוק המקוון של מע"מ, החוק המקוון של מע"מ זה משהו שונה. אני מבין, זה לא יהיה זהה ולא קרוב, אבל הרעיון זה אותו רעיון בסופו של דבר.

אין לנו שום חילוקי דעות בנושא הזה, עכשיו רק נשאר, אנחנו צריכים מתכנתים. אבל יש גם אזרחים, זה כסף של אזרחים שאף אחד לא חשב להחזיר את זה עם ריביות כמו שלוקחים מהם. ארז אתה המפקד, אני מבקש לדעת, תגיד לי כמה זמן ייקח לנו שאתם תחזרו אלינו עם תשובה, רגע אבל תשמע את השאלה, השאלה מחולקת לשניים, האחד טכנית, כמה זמן ייקח, הרי אין לנו ויכוח, אנחנו לא שני צדדים בעניין הזה, אנחנו רוצים אתם רוצים, כמה זמן ייקח כדי להגיע למצב כזה, כמובן עם המגבלות שאמרתם וכו'? והאם צריך תקציב מיוחד לעניין? אנחנו גם ערב תקציב, יבואו רשות המיסים ואנחנו נשאל אותם, צריך לעניין הזה 20 אלף שקל,

אנחנו כבר לא ערב, אנחנו כמעט לילה. אני נוטה לומר דבר כזה, אנחנו רוצים לעשות עבודה, אני אבקש מכבוד הרב גפני, אנחנו רוצים זמן, מכיוון שעוד פעם, אמרתי בפתיחת הדברים, אנחנו בצורה מאוד חפוזה, דיון מהיר, דרמטי, לא יכולנו להיערך, חוץ מאשר להוציא כמה נתונים, מאיזה עיבוד שעשינו לפני איזה שנה וחצי לשר האוצר ליברמן. מה שאני רק רוצה לומר פה, שכאן אנחנו נצטרך לעשות עבודה בשתי רשויות, א' מחשבה כמה זה צורך לנו מבחינת מתכנתים ומבחינת זמן, ולכמת את זה לעניין של תקציב, מתי דיוני התקציב, אני מקווה שאנחנו נצליח לערוך את זה עד לדיוני התקציב את הדבר הזה, קודם כל זה התנאי הראשון המינימלי. והתנאי השני, אנחנו כפי שציין פה חגי, אנחנו כבר נערכים, יש לנו כבר איזה תשתית, יש לנו איזה מתווה כפי שידוע לכם, ואנחנו באמת בקטע של רצון טוב, באירוע של רצון טוב, שאנחנו יותר רוצים, איך אומרים העגל שרוצה לינוק, אנחנו הפרה שרוצה יותר להניק, ובנושא הזה אנחנו חושבים שזה רק יצמח טוב לכולם, ומכאן והלאה. אז אם אתה רוצה לוחות זמנים, אני לא יכול לומר לך, רק שאני מקווה

שעד לפני דיוני התקציב חגי, ממש לפני דיוני התקציב אנחנו נבוא עם מסמך, אבל אני לא יודע מתי הדד ליין שלכם, פה אני צריך אתכם,

מתי הדד ליין שלכם לקבל את המסמך מאיתנו, מסמך תקציבי? מתי הדד ליין, מתי אתם מתחילים? במאי אתם מתחילים בדיוני התקציב? התקציב יונח על שולחן הכנסת ב- 23 לחודש. ב- 23 לחודש הזה, זאת אומרת שאנחנו צריכים. לא, אתה יכול קצת יותר מאוחר גם. אוקי, עד מתי? אמצע מאי. עד אמצע מאי, אז עד אמצע מאי אנחנו נשתדל להניח מסמך תקציבי מפורט, כאשר בהמשך לכך אנחנו ממשיכים במתווה. למקין, עם ניהול תקין יהיה בעיות שיעבור למקוון? ניהול תקין מקוון, זה אני לא יכול לענות על זה. אבל בלי ניהול תקין הם לא יוכלו להתקדם, צריך ניהול תקין שאתם תגידו משהו, אתה יכול לבדוק את זה גם? כן, נבדוק את זה אין בעיה. נבדוק לראות שלא ניתקל, חברי הכנסת שהציעו את הדיון המהיר הזה, הם מתכוונים להקל על אלה שמבקשים את סעיף 46, שזה כולל גם ניהול תקין כמובן, עם ההקלות שאתם עשיתם בעניין של ניהול תקין, שהם רוצים שזה ילך יותר מהר, ואני מבקש שגם אצלכם, כמו שאמר ארז אורעד, כמו שאמר טיירי, שגם אצלכם זה ילך באופן יותר מהיר

אנחנו נשתדל כמיטב יכולתנו.

היות ומדובר על דיון מהיר, אני צריך להניח את המסקנות על שולחן הכנסת, ואני מבקש להניח את המסקנות השולחן, הכנסת ואני אבקש להניח על שולחן הכנסת שהחברים העלו את העניין הזה של לנסות לקדם את הדיווח לסעיף 46, את הפטור ממס על תרומות באופן מקוון, באופן כזה שיוכלו להגיש את זה בצורה המהירה יותר. רשות המיסים הביעה נכונות ואמרה שגם היא מעוניינת בנושא הזה והיא תעשה כל מאמץ על מנת שהתהליך הזה יקרה. עד אישור התקציב, יהיה נייר או מסמך של רשות המיסים, לגבי העניין הזה, כמה זמן זה ייקח, ומה העלות של הנושא הזה, ואנחנו מקווים שאכן ההצעה הזאת שמשותפת גם לרשות המיסים וגם לחברי הכנסת תיושם במלואה. אנחנו מודים לכם על הדיון ועל הנכונות לגבי הנושא הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45.